הנושא: המשך דיון פרק ד' (גז טבעי), למעט סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023. קודם כול, המשך דיון. זה אומר שאנחנו לא מתחילים את הכול מאפס. שיהיה ברור שלא כל אחד יתחיל עכשיו לנאום את אותם נאומים שנאמו בשתי הישיבות הראשונות. הבנתי שלמרות שמשרד האנרגיה רצה, משרד האוצר לא רצה, אז תלמדו להסתדר ביניכם קודם כול. אתם לא רוצים שחברה ממשלתית תוכל להיכנס במקום החברות איפה שיש בעיות?

אתם רוצים, תגישו הצעה נפרדת, אין לי בעיה עם זה. משרד האנרגיה תומך. כן, אני יודע, אבל משרד האוצר לא. אני לא צריך להיות הבורר ביניכם. באיזה חלק? אני לא יודע אם נמצא פה הנציג של ירושלים, אבל בירושלים אין תזוזה בכלל. אני לא נכנס לסיבות, עובדתית. אמרנו שבמצבים מיוחדים חברה ממשלתית, נתג"ז, יכולה להיכנס ולעשות את העבודות במקום, עד 30% מהעבודות, לא מאה אחוז. משרד האנרגיה תומך, משרד האוצר מתנגד משום מה. אם אתם רוצים, תגישו הצעת חוק. אני ממשרד האוצר, הלשכה המשפטית. חשוב לי להגיד שאנחנו לא מתנגדים מהותית לנוסח ההצעה, אלא מבחינת הליך תקין זה לא עבר תהליך.

לא עבר ועדת שרים לחקיקה.

זה לא עבר הערות - - - את משרד המשפטים? משרד האוצר. מה זה? אתם פתאום דואגים לוועדת שרים לחקיקה? שהם יטענו את הטענה הזאת.

לא נכון מה שאתם אומרים אבל לא משנה. אתם לא רוצים?

אני רציתי לעזור, אתם לא רוצים? הכול בסדר, לא צריך. למה?

אם משרד האוצר מתנגד בגלל שההליך לא טוב,

לא, הם נהיו עכשיו משרד המשפטים, אתה מבין? משרד האוצר נהיה משרד המשפטים. מילא שמשרד המשפטים יגיד את זה

אני לא עומד על זה, זאת בעיה שלהם. אבל הגז לא מתקדם. רגע, תכף נתייחס לקידומים. רציתי לקצר להם את התהליכים. משרד האנרגיה, תגישו הצעת חוק ממשלתית חדשה, תעברו את כל התהליך, ייקח לכם בדיוק שנה. אחרי שנה תבואו ואז נראה, בסדר? הכול בסדר. ואז נקיים פה דיון למה הגז לא מתקדם, נכון? לא, תכף אנחנו נקדם את זה בדרכים אחרות. מה נראה לך, אנחנו ילדים? לגבי הנושא של תאגיד מים, הבעיה המרכזית שיש לנו זה בתוך הרשויות. זה המצב. מגיעים עד לבאר ואי-אפשר לשתות. תכף אנחנו נתייחס לזה.

הצעת החוק עזרה המון, פישטה הליכים, אבל בעניינים מסוימים אנחנו נצטרך להיכנס לעניין. אני מקווה שלא יגידו לי עכשיו שזה לא כתוב בהצעת החוק המקורית, למרות שזה בדיוק קשור לעניין. אתם לא רוצים, לא צריך. אנחנו הכנו נוסחים לשני עניינים, לבקשתך מהדיון הקודם. ישבנו עם רשות המים. גם לעניין התאגידים יש הצעת חוק וגם לנתג"ז בחלוקה. אני שואל עכשיו את נציגי הממשלה שאלה פשוטה: מה תכלית החוק הזה? תכלית החוק הזה היא לסגור את הפערים ולקדם את חיבורי הגז,

אין ויכוח? יפה. לאור בעיות שהיו בשנים האחרונות באתם בהצעה.

באות החברות שעשו את העבודה ואומרות: ההצעה הזאת לא מספיקה. היא לא מפחיתה לנו לא עלויות ולא זמנים באופן רציני, ולכן זה לא יפתור את הבעיה. אני אומר משהו לא נכון? אני רוצה להיכנס בזה לדיון. קודם כול, אני רוצה לדעת ולהבין ממשרדי הממשלה, כשבזק רוצה לעשות קו היא צריכה לקבל היתר, או שזה ברור שהיא יכולה להיכנס ולעשות, לאור העובדה שבכל התב"עות רשום שיש קווי בזק? מי נותן תשובה? יכולים לקבל היתר? לא צריכים לקבל. אני רוצה להשוות את חיבור הגז לבזק ולחברת החשמל, זה מה שאני רוצה. אחרת, אנחנו נשב פה עוד עשר שנים עם אותה בעיה. אנחנו לא יוצרים ניירות רק כדי שיהיה לנו נייר ונוכל להגיד: אנחנו פתרנו את הבעיה.

מה יש בחוק הבזק או בחוק חברת החשמל שמתיר להם לעשות את חפירות התשתית ולפרוס? מה הבסיס החוקי שלהם? אני לא יודעת, אני לא מתעסקת בתקשורת. מי ממשרדי הממשלה אחראי על העניין? מי יכול להגיד? אנרגיה, אתם יודעים? הינה, יש פה מינהל התכנון, שיגיד. - - - תקשורת אני לא יודע. לא, מבחינת חברת חשמל. חשמל זה אנרגיה. לא משנה. אם אתם רוצים ברצינות לחבר גז במדינה, תחליטו שזה בעדיפות. אין דרך אחרת. העיריות נותנות להם 100 סעיפים לעבוד עליהם ובכוונה. דרך אגב, אני גם דיברתי על זה עם ביבס. הבעיה המרכזית שלו, הוא אומר: אתם לא מחזירים את המצב לקדמותו. אתם נכנסים למתחם, אני לא מדבר על שטח קרקע חקלאי, אבל אתם לא מחזירים את המצב לקדמותו. אם לא תבטיחו לו להחזיר את המצב לקדמותו,

מאה חוקים לא יעזרו, כי עדיין צריך את ההסכמה. אז קודם כול, הנושא של החזרת מצב לקדמותו ייכנס לחוק. אתם צריכים לתת ערבות? תתנו גם ערבות. זה נמצא. נמצא? אין בעיה. איפה זה נמצא? תראה לי את הסעיף שזה נמצא. זה נמצא שמהנדס המועצה רשם - - - לא, לא. שיהיה כתוב בחוק שהחברות יצטרכו להחזיר מצב לקדמותו. זה פותר לנו 50% מהבעיה של העיריות. זה דבר ראשון, דבר שני, עם כל הכבוד לעיריות, הן צריכות לשתף פעולה בעניין הזה. לא יכול להיות שיערימו קשיים על העניין הזה. אתן חלק ממדינת ישראל, אתן לא רק תושבי מודיעין ולא רק תושבי תל אביב ולא תושבי ראשון. זה עניין של כל המדינה ואתן צריכות לסייע, עם כל הכבוד לכך שאתן מנהלות את המדינה.

הבנתי שרשויות מקומיות מנהלות את המדינה, הן מנהלות הכול. אבל אתן חלק מהמדינה וצריכות לעשות מה שצריך כדי שהמדינה תתקדם הלאה. עם כל הכבוד שאתן נבחרות באופן אישי, זה לא אומר שאתן לא צריכות לעשות מה שצריך כדי שהמדינה תתקדם. הוא אמר לי: אני רוצה שייכנס לחוק, שתהיה התחייבות בנושא של היתרים בתוך הערים, וגם ביצוע של החזרת מצב לקדמותו, גם אם זה לא מופיע בחוק הראשוני. משה אמר שכן.

תפתרו את זה, אני לא שמעתי. הוא אמר כאן אבל אני לא ראיתי את זה. 53א. שמה?

לא, לא, אני רוצה שיהיה כתוב. אני רוצה שיתוף פעולה של הרשויות. זה תנאי מבחינתו, אז אני מכניס לו את זה. אין בעיה. זה דבר ראשון. אדוני - - - רגע, רגע. עם כל הכבוד לרשויות, אמרתי שאנחנו הולכים לקראתכם עד גבול מסוים. מעבר לזה לא נלך לקראתכם בעניין הזה, הבנת?

אל תגיד כלום, זאת ההחלטה שלנו, בסדר? אל תגיד. אני לא רוצה לשמוע כלום על זה. דיברתי עם ראש עיריית מודיעין, זה התנאי שלו, אני נותן לו אותו.

מה הבעיה עם זה? על כל דבר צריך לבוא ולהתחיל לפטפט?

כי זה לא קורה בפועל. זה לא קורה, אז יהיה כתוב בחוק, ייתנו ערבות בנקאית. אומרים שזה כבר קיים היום. לא קיים. ולכן למה לא לאפשר לחברות עירוניות להיכנס? אתם בכלל לא ביקשתם את זה,

אז עכשיו יש לך מה להגיד?

אף פעם לא ביקשתם, אני מההתחלה אמרתי את זה, מההתחלה אני אמרתי את זה. בדיון הקודם אמרנו שאנחנו מוכנים. אני אמרתי את זה בדיון הראשון, תסלח לי. אל תבוא ותגיד לי מה אמרתי. עכשיו אתה אוהב את זה, נכון? אז אני אומר לך, תכף אנחנו נתייחס אם זה רק חברה כלכלית. קודם כול, אני רוצה שתאגידי מים ייכנסו לעניין. זה לא יעזור גם אם אתם נגד. מעבר לזה, נתייחס גם לחברות אחרות,

תכף נדון בזה. אבל לגבי תאגידי מים, זה בדיוק העבודה שלהם הם עושים את זה, הם עושים תשתיות, יותר מאשר חברה כלכלית שבדרך כלל מה שהיא עושה זה פיתוח בשכונות וכל מיני דברים כאלה. תאגיד מים גם יוכל לעגן משאבים. אם הוא מתכנן לעשות חפירות של מים באזור - - - זה כל העניין, שהיום הם לא יכולים להגיש הצעה לחברות לעשות את זה. אני מאמין שברגע שזאת חברה של העירייה שעושה את זה, זה ילך יותר מהר. זה מה שאני חושב. חברות עירוניות מפתחות גם במרקם קיים. כן, אבל אני הייתי בעירייה 29 שנה, אל תלמדו אותי על החברות, והייתי גם דירקטור פה ודירקטור פה. בדרך כלל חברות כלכליות זה מה שהן עושות במתחמים חדשים. במתחמים קיימים, למשל, הן צריכות לחדש כביש, דברים מהסוג הזה הן עושות, אבל מה זה שייך לתשתית תת-קרקעית? זה בדרך כלל הן לא עושות, הן לא עושות בדרך כלל. כשפותחים כביש זה בדיוק אותו דבר - - - קרקעית. אבל אין לי בעיה, גם עם זה אין לי בעיה.

רק אם אפשר, אני מהמרכז השלטון המקומי. לא, לא, אין לכם זכות דיבור.

אדוני אני רוצה - - - אין לכם זכות דיבור, אין לכם. רק בסוף, אחרי שנגמור את הכול עם הממשלה תדברו. אתם לא הממשלה, אתם רק רשויות מקומיות עדיין. אתם לא מנהלים את המדינה, גם אנחנו לא מנהלים את המדינה. אדוני, לא התיימרנו לנהל את המדינה.

רק רצינו - - - בקשר למה שנאמר.

אני לא נותן לך זכות דיבור, אני לא נותן לך זכות דיבור,

אני רוצה להבין עכשיו למה אי-אפשר לעשות שהתשתיות האלה יהיו כמו בזק וכמו חברת חשמל לגבי כל עניין. למה אני לא יכול להכניס את זה לחוק בצורה כזאת? למה להסתובב סביב הציר כל הזמן? למה? למה זה בלתי אפשרי? איפה שיש תב"עות חדשות אתם אומרים שמופיע חיבור גז,

אבל בישנות לא. אז הם צריכים לעשות תב"ע מיוחדת, זה גם לוקח זמן, אני לא מדבר על ההוצאה ייקח להם שנה-שנתיים. היום כל דבר קטן במדינת ישראל לוקח ברשויות התכנון הרבה זמן.

למה אי-אפשר לקבוע בחוק שבמקום שלא כתוב חיבור גז זה יהיה דבר קבוע בתוך התב"עות? למה זה בלתי אפשרי? למה אני צריך לבוא ולעשות תוכנית חדשה? משום שהחוק לא מייצר את התכנון, אני ממינהל התכנון. לא, לא, זה לא קשור לתכנון, תסלח לי, אתה טועה. גם בתב"עות רגילות כשכותבים לגבי החיבורים האלה, צריך להגיש מפה מצבית. זה לא פוטר אותם מלהגיש מפה. רגע, בוא נפריד בין שלב התכנון ושלב ההיתר. היה תכנון, התוכנית קבעה הוראות להעברת תשתיות. התשתיות שהיא מתייחסת אליהן, אם התוכנית היא תוכנית מפורטת, החוק קובע פטור מהיתר לגבי אותן תשתיות. יפה, אז ניתן גם להם פטור מהיתר. אבל בשביל זה צריך שהתוכנית - - - אבל התוכנית הישנה לא מכניסה, לא חשבו על זה. לא חשבו אז על חיבור גז. אז מה אתה רוצה, שבכל פעם שזה לא כתוב הם שנתיים יתעסקו בזה? אבל זה המסלולים שהחוק קובע.

לכן אנחנו נמצאים בהליכים מהירים, עושים תוכנית עבודה לרשת חלוקה שהיא התכנון של אותה תשתית. אבל זה לוקח זמן, אתה לא מבין? נכון, הליכי תכנון לוקחים זמן. גם אותה תוכנית ישנה שעשו, והתייחסה לאותן תשתיות קודמות,

בתוכנית ישנה אנחנו צריכים למצוא פתרון בחוק שזה ייכנס פנימה, בלי כל התוכניות האלה שאתם מדברים עליהם.

אנחנו רואים - - - אז אין טעם בחוק. אני רוצה להגיד לך שאין טעם בחוק, אין טעם. החוק מקנה הליך מהיר. - - - מהליך ההיתר. אם אני לא מוריד את לוחות הזמנים וההוצאה, אין טעם בחוק הזה. חבל על הזמן, עזבו אותי מהחוק הזה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על תשתית שיש בה סיכון. כן, אבל לוקח זמן.

לוקח זמן.

אתם כל פעם הולכים לעניין הסיכון והסיכון נפתר אצל רשות הגז הטבעי. אתם מטפלים בענייני תכנון. ממש ככה. מה העניין? יש רשות. העניין הוא שאי-אפשר לקחת תוכנית עבר שלא התייחסה לנושא, הציבור לא - - - אבל זה לא ייתכן שחיבור של צרכן קצה של כמה מאות - - - לא יכול להיות הדבר הזה, זה פשוט לא הגיוני. הגישה שלכם לא נכונה. אבל לוקח זמן. אזור תעשייה מלפני 40 שנה לא עשה

כדי להיכנס, הוא צריך לעשות תוכנית שלוקחת לו שלוש שנים. זה נראה לך סביר? אז עושים תוכנית עבודה ומתעסקים בתוכנית הזאת.

כמו כל היתר כשמישהו רוצה - - - מה מקצר? זה מקצר חלק מהזמן. זה מקצר.

אבל באמת בשביל לקבל את ההיתר מהעיריות הם כמובן צריכים להציג תוכנית, הם יציגו. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, ההליך הזה מחליף תוכנית. לא, דוד אומר שזה מחייב תב"ע. תב"ע זה שנתיים-שלוש.

אבל זה מה שאנחנו אומרים, ההליך הנוכחי לא מחייב את התב"ע, ההליך הנוכחי מאפשר את חיבורי הקצה. אדוני היושב-ראש, אני מנכ"ל נגב. אני אומר בצורה מאוד פשוטה, אם הדבר הזה לא יהיה לפי 261(ד) או משהו מקוצר, כמו שקיים בכל העולם המערבי שאפשר בתוך שבוע, לחבר צרכן קצה שהזמין חיבור לרשת קיימת, היום בישראל התהליך הזה שלוש שנים, שלוש שנים, כשבארצות הברית זה שבוע.

מדברים שאנחנו רוצים כמו באירופה?

העלות של זה מגיעה למיליוני שקלים לכל חיבור כזה, ולוחות זמנים של שלוש שנים סתם, ללא סיבה, כי תוכנית ותוכנית ותוכנית. זה סיפורים, לחץ נמוך מאוד. לא מקובל בעולם לעשות תוכנית, זאת המצאה שלכם, אני לא יודע למה אתם נדבקים לדבר הזה, זה לא קיים בשום מקום בעולם, אתם ממציאים. זה בלתי אפשרי. אני לא מבין, איפה רשות הגז?

הפריסה שהיום הם עושים לפי פרוצדורה ופרוטוקול בטיחותי והכול, כמו שאנחנו מאשרים בשכונות חדשות כשזה בא תוך כדי הבנייה, זה מה שיקרה גם במקומות שאין להם תב"ע.

הם לא יעבירו עכשיו איזה פרטץ', איזה צינור. זה בדיוק אותו פרוטוקול של בטיחות, אז מה הבעיה? לא מבין את זה. לא מבין למה לוקח כל כך הרבה זמן, וכל מיני סיבות תכנוניות וכל מיני סיבות של הרשויות המקומיות שמשגעות את האנשים, ובסופו של דבר זה לוקח זמן. זה יוקר המחיה כל הדבר הזה. ממש ממש צריך להוריד את העלויות. אני מכיר את זה משכונות חדשות שפורסים את הגז ואפשר גם כיריים, כל המוצרים. זה מתחיל להיכנס ורוצים לעשות שינוי. קודם כול, אנחנו רוצים שלוחות הזמנים יתקצרו. זה דבר ראשון, דבר שני, שיתייחסו לחיבור גז כמו לחיבור של בזק, חשמל וכולי. מבחינת ההתייחסות כדי שלוחות הזמנים יתקצרו,

לא יודע איך. אבל זה מה שהמסלול מציע. גם לחשמל יש הליך הרשאה. לא, המסלול לא מציע, הוא נותן בנושא מסוים. אבל אם אין לך את זה בתוכנית התב"ע המאושרת מלפני 40 שנה,

אדוני מדבר על השוואה להליך של חשמל. זה בערך מה שההליך המקוצר הזה עושה, הוא מייצר הרשאה. לא מספיק, יש את הבעיות הנוספות. לגבי רשויות מקומיות, אתן תפסיקו להערים קשיים. אני ראיתי את הבקשות שלכן, זה דבר שלא יאמן, ובאזורים חקלאיים בכלל הם צריכים להיות פרופסורים כדי להוציא היתר, פרופסורים. אתם מכניסים אותם לפינות בלתי אפשריות. את לא מייצגת את המועצות האזוריות. אבל לא משנה, גם זה צריך להיפתר. אחרת, עזבו את החוק, אין טעם. אני אומר,

אני אעביר לכם את החוק כפי שהוא, ואני אומר לכם שלא יהיה שום קיצור של שום דבר, ואנחנו נהיה פה בעוד שלוש שנים עם אותה בעיה, אז תסדרו. מה, רשות התכנון זה איזה משהו מיוחד במדינת ישראל ומה שהיא אומרת זהו? אין לכם אחריות על מה שקורה במדינה? רק אם בתב"ע מלפני 40 שנה יש איזו מילה שם? זה מה שקורה בכל - - - לא, נכניס את זה לחוק שכל התב"עות האלה ייכללו, זה הכול, אני מאוד מצטער. אם לא, אין טעם. דרור, אנחנו לא שומעים נימוק מוצק. הנימוק הוא שהגז הטבעי מקבל מענה כמו כל תשתית אחרת. אבל הוא לא יכול להיכנס אם התב"ע לא אומרת את זה מלפני 40 שנה. מה אתה רוצה? אבל עוד לא הייתה תוכנית, וכרגע צריך לעשות תוכנית כדי - - - זה ההליך התכנוני. אדוני אמר שאני אוכל להתייחס אחרי נציגי הממשלה. חברות הגז כבר התייחסו לפניי. למה את רוצה להתייחס?

לנקודה שהעלית גם ביחס לעניין התכנוני וגם ביחס לדרישות של הרשויות המקומיות.

שאמר נציג מינהל התכנון, גז טבעי זה חומר מסוכן, אי-אפשר להתייחס אליו בדיוק באותם מילים. אי-אפשר לקבל את הדברים האלה, כל פעם האמירות הכלליות שאין מאחוריהן שום דבר, שום דבר.

אבל אני לא התפרצתי לדברים של האחרים ואני המתנתי בסבלנות לתורי לדבר, אז אני אשמח שתינתן לי רשות הדיבור. מה הבעיה?

גז זה חומר - - - והיום ברבי הקומות שיושב מתחת לכל בלוק של 200 משפחות צובר של גז זה לא מסוכן? אנחנו כבר יודעים לחיות עם הדברים האלה. אז אסביר, אני פשוט לא מספיקה לדבר. קודם כול, נתקפתי על זה שמדובר בחומר מסוכן. כי את מנסה לייצג תהליך לא ראוי, לא נכון. העיריות עושות סתם קשיים בעניין הזה,

לא יודע למה, זה ברור לגמרי. אז מה את מייצגת אותן בעניין הזה? אם אני אוכל להסביר לוועדה, יכול להיות שהיא תשתכנע.

אתה יכול להראות לנו את התהליך? תראה, בבקשה. אחר כך תעני, תתני הסבר למה שקורה בפועל, לא בסיפורים שזה מסוכן. איך עושים את זה באופן מעשי? לא יודע, ייתנו לך את זה.

כן, כן, הבנתי. שהעיריות יתחילו להיות חלק ממדינת ישראל, לא כל פעם טענות: תביאו לי תקציב, תביאו לי תקציב. איפה שאתם צריכים להקל, תקלו. אבל אדוני, זה לא מה שאנחנו מנסים לומר. איציק בכל השכונות החדשות - - - איציק נותן. אני יודע, איציק באופקים נותן. בעיריית חיפה, על מנת לחבר את רמב"ם צריך לעשות את זה דרך החלל, דרך החלל. אולי תחברו לחלל וירדו מהחלל לחיבור עצמו. ראש עירית אופקים פרס ופורס כל הזמן, ומאפשר לפרוס באזורי תעשייה חדשים,

גם בשכונות הוותיקות הקיימות?

איזה מרקם חדש לבין שכונות חדשות - - - רגע,

אני רוצה לשמוע אותו גם. במרקם קיים. במרקם קיים, וזה קיים בכל מקום, חדש וישן. - - - קיים? סליחה, כן. אופקים גם - - - אבל הם עושים את זה כבר שנים. אתם רק מערימים קשיים היום.

אני לא מבין, מה אתם רוצים? שמרכז השלטון המקומי יצהיר שהוא לא רוצה חיבור לגז ונגמר הסיפור. למה לעשות כל היום בעיות? אבל הם אומרים, רק אתה לא מבין. הם אומרים.

הוא אומר לי שהוא רוצה שהם יחזירו את המצב לקדמותו. בסדר, ניתן לו את זה, אין בעיה, אני לא נגד. הם אומרים, אבל זה בשפה שאנחנו לא מבינים. הם אומרים את זה. אנחנו לא אומרים את זה, פשוט לא נותנים לנו להסביר. מה שהתחלתי לומר, כשמדובר בחומר מסוכן, לא משמעות הדבר היא שאי-אפשר להסדיר אותו. כן, רק לוקח ארבע שנים. זאת לא משמעות הדבר, וגם לא ארבע שנים. לוקח ארבע שנים, שלוש שנים, שנתיים, חמש שנים, תלוי בעירייה. יש הרבה מאוד מקומות שבהם הדבר הזה נעשה במהירות. בדיון הקודם נציגי חברות החלוקה לא דיברו כנגד הרשויות המקומיות, אלא דיברו כנגד חברות גופי תשתית אחרים שמערימות קשיים ומרחיבות - - - גם רשויות מערימות. אבל לא דובר כנגדן על השהיה. מה זה לא דובר?

רגע, הרשות מבקשת מהם לקבל אישור מגוף תשתית אחר. תודה רבה, אל תבקשו את זה. תעשו את התיאומים אצלכם, לא אצלם. תעבירו את הכדור למקום אחר.

תגיד לי, כמה זמן באשדוד? מה המצב באשדוד? את אומרת שאין השהיה. בואי נתחיל, בואי נתחיל לאט לאט. את רוצה שנתמודד עם זה? נתמודד עם זה. מה המצב באשדוד? אנחנו מנסים באשדוד לחבר צרכנים לרשת הגז הטבעית משנת 2014, 2014. אוטוטו עשר שנים, עשר שנים. אין השהיה. תלוי במהנדס העיר. אם הוא רוצה הוא להשהות הוא משהה, אין בעיה. אז מה את מספרת לנו סיפורים? תגידי לי, מה הסיפורים האלה? אבל אנחנו לא יודעים למה יש השהיה. בחייך, מספיק כבר עם הציונים האלה. אתם באים לפה, מייצגים כעורכי דין, ואחר כך אתם מספרים לנו סיפורים. אנחנו לא מייצגים כעורכי דין, אנחנו קודם כול - - - תני לו לדבר,

עם כל הכבוד, את לא מנהלת את הישיבה, תני לו לדבר. אני פניתי אליו, לא אלייך.

מפעלים ביטחוניים והכול, ומה עשו? אמרו לנו: לא, התוכנית שאושרה בוועדה המחוזית עד סופה. באה העירייה ואמרה לנו: אתם לא תעברו פה, נקודה. תעשו תוכנית חדשה. עשינו תוכנית חדשה. היא כבר שלוש שנים נמצאת, תוכנית חדשה לחלוטין,

כבר פעמיים עשינו תוכנית באשדוד. שום דבר. יש לנו אישורים של תאגיד המים, של חברת חשמל, של כל הרשויות, רק מהנדס העיר ומנכ"ל העיר וראש העיר לא מאפשרים לנו להכניס כלי חפירה, לא מאפשרים. לא, זה מסוכן, מאוד מסוכן. אנחנו לא יכולים להתייחס לטענות שלא הובאו בפנינו לפני כן, אבל אנחנו בדקנו. אולי כדאי שגם נציג חברת החלוקה יגיד: הבאנו רשויות. יש בתוך חודש, בתוך חודשיים. אין אף רשות חוץ מאופקים.

אופקים הם בסדר. הינה אח שלו, הוא בסדר גמור. אופקים עושה את הדבר הזה. איפה רשות הגז? אתם לא צריכים לדאוג לדברים האלה? אתם לא צריכים להתערב? מה הבעיה? למה הוצאנו את הגז מהעירייה? בשביל מה עשינו את זה?

אתה יודע מה? בוא ניתן לרשות הגז סמכות, ניתן להם אדריכל שיעבוד איתם, ובמקרה שרשויות עושות בעיות הם יחתמו על הכול, יבדקו ויחתמו. יש אצלנו גם אישורים סטטוטוריים שניתנים בפרקי זמן,

העירייה לא רוצה, תכניסו את זה אתם. כמו שמקורות וחברת חשמל וכל גופי התשתית מכינים תוכניות סטטוטוריות, זאת האחריות של חברות החלוקה. אני לא מבין מה הרעיון. רשות חשמל מכינה תוכניות? רשות המים? משרדי ממשלה? זאת האחריות עליהם.

אתה שומע עשר שנים, שמונה שנים, ארבע שנים, אז איפה אתם?

אתם עובדים עלינו? אתם מביאים לנו איזושהי הצעת חוק שמקדמת בחלק, אבל לא פותרת את כל הבעיה. כל הכבוד לאוצר שהביא את זה, אבל זה לא פותר את הבעיה, זה רק מקדם אותנו בחלק מהדברים. הצעת החוק הזאת נוסחה ביחד עם חברות החלוקה ומאז נעשתה כברת דרך שהרחיבה מאוד מאוד את ההצעה, ולכן מאוד מפתיעה אותי העמדה של חברות החלוקה עכשיו. למה? תציג את הדברים, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אחרי שיציגו דברים אני רוצה רגע להתייחס, אמרת: לא פותחים את הדיונים מחדש. אז נפתח אותם מחדש. אני אשמח להתייחס רגע.

אנחנו עברנו על כל ההצעה שלכם, עכשיו אנחנו מדברים על שינויים ותוספות. אנחנו קראנו את ההצעה, נתנו לכם תיקונים, זה בסדר גמור. אנחנו עכשיו מדברים על שינויים ותיקונים להצעה. אתם רוצים למשוך את ההצעה חזרה? תמשכו אותה חזרה, זה הכול.

אני לא מוכן לאשר משהו שבסופו של דבר לא פותר את הבעיה. בסדר, בחלקה הוא פותר אותה, אני לא אומר שלא. כל הכבוד. אבל אנחנו צריכים לפתור את כל הבעיה. אלא אם כן, בעוד כמה שנים, כשאני אולי לא אהיה חבר כנסת, יבוא עוד פעם יושב-ראש, תביאו לו איזושהי הצעה בחוק ההסדרים ותגידו לו: הינה, אנחנו פותרים. הכול בסדר. אני לא באתי להיות פיון של אף אחד. אם אתם לא מוכנים לפתור את כל הבעיה, תמשכו את ההצעה,

לא צריך, לא נעביר את זה בחוק ההסדרים. תגישו הצעת חוק חדשה ומסודרת בעניין. אין פתרון חלקי. כל הסיפור הזה שהחברות, האנשים לא יכולים להתחבר זה לא החברות, זאת התעשייה שרוצה להתחבר, היא רוצה. אתם והם נותנים פתרון. אבל אם אין פתרון מלא, בגלל שלרשות התכנון יש בעיה ולזאת יש, אז אם זאת הבעיה אז עזבו. תתחילו, תעבדו, תשנו, תשנו את העניין. בעיה לכתוב שאין תשתית? גם אם לא כתוב, הם בדיוק אותו דבר. יגישו מפה, חלק מהעניין שצריך להגיש מפה, אבל לא צריך לעבור את כל התהליך של שינוי תב"ע. יגישו מפה לוועדת בניין ערים ויראו למהנדס כך וכך ונגמר הסיפור. יש אפשרויות לשנות את זה. אבל זה מה שאתה - - - לא נכון, אתה רוצה עכשיו שינוי. לא, אתה אמרת בישיבה האחרונה.

מה עושה חברת חשמל ובזק במקום שאין - - - בתב"ע באזור קיים, במרקם קיים? - - - חברת חשמל - - - לא נכון, אתה אמרת בישיבה האחרונה, אתה אמרת את זה בעצמך שאם לא כתוב, אז אין מה לעשות. מה זה אין מה לעשות? מה זאת אומרת אין מה לעשות? ולכן בא ההליך הזה ומאפשר בדיוק את אותם חיבורים - - - לא,

לא, אם יש תוכנית עבודה. לא, שמענו אותך בישיבה הקודמת. אבל זאת הבעיה שהוצגה - - - טוב, אין בעיה, בוא נכתוב בחוק. היועצת המשפטית, אני מבקש לעשות תיקון להצעת החוק

בחשמל, אם הוא עובר בקרקע פרטית אז הוא עובר בקרקע פרטית. זה בדיוק העניין אצלנו, יש הערות של בעלי קרקע,

מה זה אותו דבר? הפתרון שאנחנו נותנים הוא הליך מקביל למה שקורה. אבל למה מקביל? למה צריך להגיד מקביל?

לא יהיו לוחות זמנים ותנאים כאלה? אתה מוכן להתחייב לזה? לא, כי זה לא קשור רק - - - אז זה לא קשור. רגע, תן לי להשלים משפט. זה ברור שאם

משה,

ואת אלה אני רוצה לפתור. אם אין פתרון לזה, אין טעם בחוק הזה. חיבור של גז טבעי כולל את כל המרכיבים שמופיעים על המסך.

קיבלנו חתיכת נייר שאנחנו יכולים לקחת אותה כמו בעיריית אשדוד, יש לנו שני אישורים, שני צבעים שונים שמגיעים לאותו מקום, מאושרים לחלוטין, ואנחנו לא יכולים לעבוד.

כי לא נותנים לנו להיכנס, תהליכי

בחמישה פרויקטים שאני באופן אישי הקמתי זאת השיטה. תראה לי בעיריות את התנאים. זאת מועצה אזורית. אותו דבר רק יותר גרוע.

המידע? תראו לנו את המידע כמה זה לוקח. אני לא ראיתי מידע ממוסמך של כמה זמן לוקח להוציא היתר.

אתה טוען את זה אבל אתה לא הוכחת את זה. בוא תוכיח. אני מאמינה לך,

אתמול דיברתי עם מישהו על רשת חלוקת הגז.

יש בעיות שקשורות לתכנון, יש בעיות שקשורות לכלכלה,

מה הבעיה? מה שאפשר לפתור, נפתור. אתם לא רוצים לפתור את הבעיות? תגידו לי שלא, אין בעיה. מה שנתתם בחוק ההסדרים נעביר לכם. בואו נראה אתכם פותרים את זה.

ככל שמוגש מפרט שעומד בדרישות שלנו,

שיוכיחו משהו אחר, לא שהם שלחו משהו ברמה נמוכה.

אנחנו נותנים אישורים של מפרטים. אני יודע בדיוק מה שקורה. אישור מפרט זה תהליך של שניים. אנחנו בודקים מהר מאוד ושולחים לחברת החלוקה

על הכיפאק. מה שאתם רוצים זה לעשות "וי" וללכת הביתה, זה מה שאתם רוצים. בסדר, נלך איתכם. אבל אני אומר לכם חד וחלק שזה לא פותר את הבעיה באופן

החוק אומר שאם היא לא נתנה אישור בזמן שנקבע לה,

ואז הם יכולים לחפור ולעשות?

אין בעיה. תכתבי את זה במפורש, לא סתם "הבקשה אושרה",

ואז במקרה הזה אנחנו עוברים לתהליך רישוי

ברגע שהשטח שלנו יש לנו אחריות לבטיחות הציבור, יש לנו אחריות נציגית. לא נכון, אין אחריות. האחריות היא שלהם, לא

והיא גם קובעת מה קורה במקרה שההחלטה לא ניתנה במועד. אנחנו חושבים שבמסגרת לוח הזמנים של חוק ההסדרים זה מה שצריך לקדם כרגע,

לוועדה. אנחנו גם חושבים שככל יש עוד מקצה שיפורים, אדוני יודע שוועדת הכלכלה והכנסת לא נסגרות ברגע שחוק ההסדרים

כי בכך שנותנים לו משהו פתוח המהנדס יוכל להכניס מה שהוא רוצה שם. סליחה שאני אומר את זה ככה, צריך "ברחל ביתך הקטנה" להגיד לו מה מותר,

מה שהוא רוצה הוא יכניס שם,

על מנת לראות איך אנחנו גורמים לזה שברגע שיש את הבקשות וכולי

ההצעה שהצעת עכשיו טובה מאוד, לא צריך שני הליכים בעניין

הצעת הממשלה קבעה שאם תוך - - - לא ענינו, אז - - - בסדר, אז אתם תציעו,

באמת שאני לא רוצה, אני אוהב את הרשויות המקומיות. יחד עם זה אני גם אוהב את המדינה, ובמצב

את הפתרון הזה אתם רוצים להשאיר? אם חברי הכנסת ירצו, נאשר לכם אותו עם התיקונים שאמרנו.

וחבל לא לנצל את ההזדמנות כדי לדחוף את זה עוד קצת מעבר לפינה שהחלטתם. אני לא רוצה לפגוע ברשות או במהנדס הרשות, במקרים שיש בעיות אתם תקבלו סמכות. תשבו על זה איך אתם מקבלים סמכות לפתור את הבעיות ולעשות את זה.

פה האוצר, תשבו איתו, ניתן לכם אדריכל. לא, תפנה למינהל התכנון, אין בעיה. רגע, ניתן לכם אדריכל, יש את מינהל

רק קבלן. גם החברות הכלכליות רק קבלן. לפי מיטב הבנתנו, חברות כלכליות יכולות לבצע, אין מניעה שהן יבצעו את התשתיות. בסדר גמור. אתה רוצה לשמוע את רשות המים? הוא אמר, זה בהסכמה עם רשות המים, אין בעיה. היועץ המשפטי של רשות המים נמצא כאן. יהיה להם יותר דיבידנדים לחלוקה, לא? מבחינה עקרונית, אין לנו התנגדות לאפשר לראות איך הדבר הזה עובד. כן, זה רק קבלן. יגישו הצעה, טוב, טוב, לא טוב, לא טוב.

אבל היום הם לא יכולים להגיש. הגענו לנוסח מוסכם גם עם רשות הגז. לגבי חברות כלכליות, אתם לא נגד.

לא נגד, ולפי מיטב הבנתנו גם אין מניעה,

לא יודע, זה לא בטוח כי זה לא הנושא. צריך גם את זה לכתוב. אנחנו ננסח, שלא יבוא משרד הפנים פתאום ויגיד: אתם לא יכולים.

הדבר היחיד שאנו מבקשים זה לקצוב את ההוראה הזאת לתקופה של חמש שנים לראות איך הדבר הזה עובד.

הוראת שעה, מקובל. מה שאתם רוצים, העיקר שהעניין יתקדם. נציגי הרשויות, אתם מסכימים? לתאגידי מים? לתאגידי מים פלוס חברות כלכליות, אין בעיה. - - - מדובר, לתאגידי מים ברור. תאגידים עירוניים - - - בסדר. דרך אגב, פעם אחת את מסכימה זה גם טוב. אתם רוצים להקריא את הנוסח שהוסכם לגבי תאגידי המים? כולל החזרת המצב לקדמותו? ערבויות? לא, החזרת מצב זה לא קשור לתאגידי מים,

לא, לא, אנחנו מדברים על הפעילות הנוספת לתאגיד.

לפעילות הנוספת של התאגיד? את הנושא של החזרת המצב קדמותו תנסחו אחר כך בין כל הניסוחים שאתם צריכים. על התאגיד יש לנו נוסח. אני מדברת על תאגידי המים. אני אשמח אם אפשר יהיה להקריא את הנוסח. כן, זה נוסח של שורה. אני אשמח אם תקריא את הנוסח שהוסכם לגבי תאגידי המים. בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001, בהגדרה פעילות נוספת, בסופה יבוא פרט 7 ביצוע עבודות להקמת תשתיות גז טבעי עבור בעל רישיון לחלוקת גז טבעי, לפי חוק משק הגז הטבעי התשס"ב 2002. וכאמור מדובר על הוראה שתיכנס כהוראת שעה לחמש שנים. ולגבי חברות כלכליות תכניסי את זה גם. כשאלה. לא שאלה, לא. הוא אומר שאין בעיה, אבל שיהיה כתוב שגם הם יכולים להיכנס, שיהיה בטוח. שלא יבואו אלינו אחר כך לבלבל לנו את המוח.

פתאום באים משרד הפנים,

הכול מתפוצץ. רק לעניין תאגידי מים וביוב,

להבנתנו זאת הכוונה בנוסח אבל אני רוצה שיהיה ברור שזאת הכוונה שמדובר רק כקבלן ולא כקבלת רישיון חלוקה לתאגידים. פה מדובר על תיקון עקיף לחוק. לגבי חברות כלכליות עירוניות, גם צריך להיות כתוב. תגידו איך לעשות את זה, נעשה את זה. אין התנגדות גם לזה. כן, תודה רבה. האוצר מסכים לזה או שעוד לא בדקתם? אנחנו רוצים לבדוק. כבוד היושב-ראש, אני מנכ"ל תאגיד המים מעיינות העמקים ויו"ר הפורום. אנחנו נשמח לעשות את זה ואין שום בעיה לעשות את התשתיות האלה כמו תשתיות אחרות. כמו שנאמר, כל התקשורת מול הוועדות נעשית באופן שוטף בשגרה וזה אפשרי. אם יורשה לי להעיר על ההערה הקטנה שנאמרה פה לגבי יישובים ותיקים או שכונות ותיקות לעומת חדשות, ופה אני לא מייצג את עמדת הרשויות המקומיות, למרות שאני מכיר את העבודה השוטפת ביום-יום, בסוף התפקיד של היתר החפירה הוא לא לבוא ולעשות קשיים נוספים. היתר חפירה זה דבר שנעשה בשגרה גם עם חשמל, גם עם מים,

אנחנו עושים את זה ישירות מול הוועדות. זה לא נכון. הם מפנים אותי לעשות את זה. מי הדירקטוריון שלך?

אני עושה את זה בדיוק כמו שאתה עושה את זה. אני עושה את זה מול חברת חשמל ומול חברת הגז ומול בזק ומול כל גורם אחר. הנקודה המרכזית שצריך לזכור, שבסופו של דבר בעיר, בשכונות ותיקות, אתה נכנס לתשתיות שלא כולן מסומנות, ולכן חשוב לעשות את התיקון הזה, זה הכול. לבוא ולהציג את זה כאילו עושים קשיים זה טיפשי. לכן אני הצעתי שתאגידי מים שעושים את זה באופן קבוע, ויש להם "קשרים" עם כל המערכת העירונית היא יכולה לעשות את זה מהר וטוב. לדעתי, הם יעשו טעות אם לא ייקחו אתכם, אבל זה לא אני קובע להם. לגבי אזורים חקלאיים, זה לא מספיק להחזיר את המצב לקדמותו. הבעיה באזורים חקלאיים, למשל, אתה צריך להיכנס לשדה והוא מעובד, אתה צריך גם לפצות על זה. הדברים האלה קבועים בחוק היום.

אני רק אומר, אני לא קראתי את כל החוקים. שיהיה כתוב שבאזורים חקלאיים החזרת מצב לא מספיקה, אלא אתם צריכים גם להתייחס לפיצוי לבעל הקרקע על זה שאתם לא נותנים לו לגדל או פוגעים לו בגידול. הבנתם? זאת אומרת, בתיקון עצמו. זה יפתור לנו חלק מהבעיות גם באזורים חקלאיים.

רשות הגז ודרור, אתם יכולים להוסיף און לתקן אותי, אבל בהליך המהיר שאנחנו קובעים פה בהצעת החוק הזאת אנחנו מאפשרים שתי הזדמנויות לבעלי מתקני התשתית להתייחס לבקשה שמוגשת, אחת היא לפני הגשת הבקשה ואחת היא אחרי הגשת הבקשה,

יש פה שני מועדים שבעלי מתקני התשתית יכולים להתייחס לבקשה המוצעת,

עוד תיקון אחד טכני שהתבקשנו להוסיף, הוא תיקון עקיף לחוק התכנון והבנייה והוא משלים להצעת החוק. הוא לא מוסיף שום דבר מהותי, הוא פשוט משלים אותו. אתם רוצים להסביר, דרור או רשות הגז? התיקון שאנחנו מבקשים לעשות, סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבנייה פוטר מהצורך בקבלת היתר בנייה גופי תשתית, וביניהם בעלי רישיונות חלוקה לעניין תוכניות עבודה לרשות חלוקה או תוכניות מפורטות. אנחנו רוצים שיהיה ברור שהפטור מההיתר הזה חל גם ביחס להליך הזה, ולכן כעניין טכני אנחנו רוצים להוסיף שם, כדי שיהיה ברור ש-261(ד) חל גם בסיטואציה הזאת. כדי להעביר שכמובן זה חלופי ולא נדרש אחר כך היתר נוסף. אני אקריא את הנוסח שאנחנו מציעים לעניין הזה, לתיקון הנדרש: בסעיף 261(ד)(2) במקום או תוכנית עבודה שאושרה לפי סעיפים 25 או 25א לחוק משק הגז הטבעי, יבוא תוכנית עבודה שאושרה לפי סעיפים 25 או 25א לחוק משק הגז הטבעי, או בקשה שאושרה בהליך מהיר לפי סעיפים 26(ב) עד 26(ח) לחוק משק הגז הטבעי, זה מתווסף לתיקון העקיף שכבר יש לנו לחוק התכנון והבנייה בהליך. זה מבחינתנו. זה לא פותר את הבעיה שדיבר עליה היושב-ראש. אני לא מתייחסת פה לבעיות שהיושב-ראש התכוון אליהן, אני פשוט מדברת על תיקון משלים להליך המהיר שאנחנו מבקשים להסדיר פה בהצעת החוק. מינהל התכנון, יכול להיות שבמקום היתר עצמי אנחנו יכולים לעשות תהליך ולהעביר את ההיתר לוועדה המחוזית. זה מותר. זה כרגע מה שכתוב. לא, לא. אבל עם לוחות זמנים מסודרת, לא עם לוחות זמנים רגילים. תוך שבוע הם צריכים לתת היתר, כי אם למשל עיריית אשדוד לא נותנת, תוך שבוע ההיתר ייחתם על ידי הוועדה המחוזית. ככה ייקח קצת זמן. הבנת למה אני מתכוון? ראיתי מה שכתוב, אבל אתה יודע, זה תהליך. אני רוצה הכול מהיר. אם יש מצב כזה אז שיהיה מהיר. ההליך הזה הוא הליך מהיר, וכיום הנוסח שאנחנו מציעים, ההליך מדבר על זה שאם המהנדס לא נתן אישור בזמן, רואים את זה כבקשה מאושרת וניתן יהיה לבצע. אין צורך להגיע לגורם נוסף.

בסדר, זה הסכמנו כבר. תעשו תיקון מיוחד על העניין הזה. לגבי הוועדה המחוזית, שזה יהיה תהליך מהיר, מהיר מאוד, לא ברגיל שעכשיו יגלגלו זמן איתם. בסיטואציה שבה הבקשה נדחתה על ידי המהנדס ואפשר ללכת לוועדה המחוזית, קל לבדוק את הבקשה. זה לא פוגע בהליכים הרגילים בחוק התכנון והבנייה. ודאי. אני אומר, אם אנחנו נעשה את זה אבל תקבעו לוחות זמנים מיוחדים רק לעניין הזה, כי אם מהנדס עיריית אשדוד חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש לו טעות. אדוני - - - אנחנו לא יכולים לדבר על משהו שלא - - - אין בעיה, עכשיו את תבדקי את זה. הינה, יש לנו פה גם אדריכלית שלכם, לא? תבדקו את זה, אין בעיה. מתכננת הרים, כן. אם הוא משקר, תגידו פה שהוא שיקר, שזה לא נכון.

דיברנו על ממוצעים, לא על מקרה לגופו, כמובן. למען הסר ספק. בסדר. סיכמנו את הזמנים והכול? אתם תיכנסו לעניין? יאללה, בואו נגמור. אוקיי, הפסקה בישיבה, שלא נתחיל את הכול. נמשיך ב-16:00 אם נקבל אישור. קיבלנו אישור כפוף להצבעות, אנחנו ביקשנו על ישיבה אחרת. אז מצוין, ב-16:00 ניפגש.

עד אז בואו נגמור את החוק הזה. חוק ההסדרים זה עד ה-11 בחודש, אז בואו נגמור את זה היום לכאן ולכאן, ונעשה הצבעה ביום אחר ונגמור את העניין. הישיבה נעולה.